מתחילים ישיבת ועדת כלכלה. יהיו לנו המון נושאים היום, אבל נושא יחסית טכני ראשון, הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון), התשפ"ב-2021. אני אבקש מעורך דין אבישי פדהצור, מרשות התעופה האזרחית, להציג את הדברים בקצרה. תודה רבה, אדוני. ובכן אנחנו מבקשים את אישורה של הוועדה הנכבדה לתקנות סמכויות מיוחדות (הוראת שעה), בגדול המנגנון שנקבע לפי החוק הוא שהממשלה מוסמכת לקבוע תקנות בתחומים שונים, תוקפן של התקנות קצוב ל-28 ימים כל פעם ומשכך מעת לעת נדרש לבוא לוועדה. קודם כל הממשלה צריכה כמובן לקבל החלטה בדבר הארכת תוקפן של התקנות, בשים לב למצב העניינים העובדתי והנסיבות, ולאחר מכן יש תהליך שמפורט בסעיף 4 לחוק שאומר מהו תהליך ההבאה בפני כנסת ישראל, אישורה וכיוצא באלה. תודה רבה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, ברוך הבא. אתה רוצה להגיד משהו? לא, אני רוצה לשמוע.

עוד התייחסויות לפני שמאשרים את זה? יש הקראה פה?

אני רק אציין שמהות התיקון הזה היא אחת, פשוט להאריך את תוקפן של התקנות ב-28 ימים נוספים, בלי תיקונים אחרים במהות ההסדרים. הארכת התקנות, ללא שינוי מהותי. אכן כך. אתה מקריא או אביגל? בדרך כלל המשרד מקריא. קדימה. תודה רבה, אדוני. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון), התשפ"ב 2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק מתקינה הממשלה תקנות אלה: 1.תיקון תקנה 41 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלה על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020 בתקנה 41, במקום "י"ד בתשרי התשפ"ב (20 בספטמבר 2021)" יבוא "י"ב בחשוון התשפ"ב (18 באוקטובר 2021)". תודה. יש בקשה להתייחסות של יונתן שפירא, יושב ראש 'מורשת דרך', זה צריך להיות רק לנושא הזה של הארכת התקנות, לא שום דבר אחר בשלב הזה. יש לך משהו שקשור להארכת התקנות? אין לי שום הערה בנושא. אוקיי, תודה רבה, יונתן. ברוכה הבאה, חברת הכנסת לימור מגן תלם. ברשותך, אדוני, את תקנה 2 טרם קראתי. על כל אחד מצביעים או על הכול, אביגל? אנחנו נצביע על הכול. על הכול.

אז אקרא את תקנה 2 גם, ברשותך, אדוני. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בתשרי התשפ"ב (21 בספטמבר 2021). תודה רבה. יש התייחסויות, אביגל?

מי בעד? הצבעה בעד 3 נגד 0 נמנעים

הישיבה ננעלה בשעה 14:33.